היום יום שני, ט"ז בסיוון התשפ"ג, ה-5 ביוני. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הבריאות בנושא: מערך הטיפול בהפרעות אכילה בישראל. בפתח הדיון אני מבקש למסור את תנחומיי הכנים, וכמובן את תנחומי חברי הוועדה, והשתתפות כולנו בצערם הכבד של שלוש משפחות החיילים שנהרגו בשבת בגבול מצרים: סמל ליה בן נון, סמל ראשון אורי יצחק אילוז וסמל ראשון אוהד דהן הי"ד. אין נחמה לאובדן ולכאב על הצעירה והצעירים שמסרו את נפשם למען העם והארץ. הפרעות אכילה הן הפרעות נפשיות שקשורות לעיסוק יתר במשקל הגוף, והן כוללות טווח נרחב של בעיות שקשורות באכילה בעלות רכיב רגשי, החל מפחד מהשמנה, הרגלי תזונה חריגים, דיאטות קיצוניות ושימוש באמצעים חריגים להורדה במשקל כגון תרופות, הקאות יזומות, דרך הפרעות אכילה בלתי מסווגות ועד הצורות החמורות של אנורקסיה ובולימיה. הפרעות אכילה נחשבות לאחת מהמחלות הנפוצות ביותר קרב נערות ונשים צעירות בעולם המערבי. על-פי אומדן מרכז המחקר והמידע של הכנסת, בשנת 2022 היקף התחלואה בישראל

כ-69,000 ל-97,000 צעירים וצעירות שמתמודדים עם תופעה זו לא כולל אלה שגילם צעיר מ-15 או מבוגר מ-24, כ-50% מהחולות בהפרעות אכילה סובלות מאבחנה פסיכיאטרית נוספת. אנורקסיה ובולימיה מאופיינות באחוזי החלמה נמוכים: כ-50% מהחולות צפויות להחלים כמעט לגמרי, 30% צפויים להחלים חלקית, ו-20% ימשיכו ויסבלו מהמחלה לאורך שנים ומהם 5% עד 15% מחולות האנורקסיה 1% מחולות הבולימיה ימותו ב-10 12 השנים הראשונות שלאחר אבחון המחלה. הרקע הסיבתי להתפתחותן עדיין לא ברור במלואו, אך ידוע כי היווצרותן מושפעת מתהליכים חברתיים, פסיכולוגיים וביולוגיים בשילוב בסיס גנטי. ארגוני בריאות בין-לאומיים מגדירים כמה סוגים של הפרעות אכילה, כשהמרכזיים שבהם הם אנורקסיה, נרבוזה, בולימיה, בולימיה נרבוזה, הפרעות אכילה התקפית, הפרעת אכילה נמנעת מוגבלת, הפרעות אכילה מסווגות אחרות והפרעות אכילה בלתי מסווגות. הפרעות אלה עלולות להשפיע על מערכות רבות בגוף ולגרום לסיבוכים רפואיים קשים. לפני מספר ימים, אחרי שנים ארוכות של מאבק באנורקסיה, נפטרה קארין באומן ז"ל כשאימה יהודית ובן זוגה שימי תבורי לצידה. קארין הייתה סמל ומופת להתמודדות אמיצה עם המחלה, ונהגה לשתף ולהעלות מודעות לכך ברשתות החברתיות. אני מבקש למסור ליהודית, לבן זוגה ולכל המשפחה את תנחומינו הכנים. לפני כשנה קארין השתתפה כאן, בוועדת הבריאות, בדיון שעסק בהתמודדות עם הפרעות אכילה. קארין שיתפה אותנו בדיון במה שעובר עליה,

אני מבקש לצטט כמה משפטים שהיום מצמרר לקרוא אותם: "אני מפחדת שלא יהיה לי זמן לחכות לעוד פעילויות ולעוד מודעות. צריך לפעול, צריך לפעול מהר. אין זמן, זו מחלה שאוכלת אותנו. אני מפחדת". דרך קארין ז"ל קיבלנו הצצה לאופן ההתמודדות הקשה והכואבת שעוברות צעירות רבות. מאבק על כל קילוגרם, מאבק על כניסה לעולם היופי ועולם הזוהר, המתעתע והשקרי, ניסיון למימוש רצונות לא אפשריים והגשמת מטרות שאינן ברות השגה ובעלי סיכון רב. אני מבקש להזכיר כי מבקר המדינה התריע בשנת 2013 על המענה הלקוי והחסר בטיפול בהפרעות אכילה כשפרסם דוח מיוחד בנושא והצביע על פערים רבים במהלך הטיפול הקיים. אני רוצה להודות גם לחבר הכנסת רון כץ שביקש לקדם וליזום את הדיון. בדיון הזה אנחנו נעמוד על מספר נקודות, שבאמת נצטרך לקבל מענה עליהן: מחסור במסגרות אישפוז ייעודיות, היעדר שירות בפריפריה, המתנה ארוכה למסגרות הקיימות, היעדר מענים שמותאמים בקהילה, מחסור בעמדות אשפוז יום לטיפולים בהפרעות אכילה, חוסר בפעילות מרפאות והקמת בתים שיקומיים, היעדר רצף טיפולי בין המסגרות לטיפול בהפרעות אכילה, בעיות בתמחור הטיפול והשיקום בהפרעות אכילה ותוצאותיהם, כמובן אבחון ואיסוף מידע חסר על חולות, תקינת כוח-אדם נמוכה וגיוס חסר של אנשי מקצוע, היעדר תוכנית לאומית לשיפור הטיפול בהפרעות אכילה.

כמאסדר, לא גיבש תוכנית לאומית לאבחון הפרעות אכילה, כפי שידוע לנו, וכן פעולות במערכת החינוך ומשרדי ממשלה נוספים למניעת הפרעות אכילה. הסעיפים בנקודות אלו שהועלו על-ידי הוועדה בדיונים הקודמים, גם בקדנציה הקודמת כמובן שנבקש לשמוע התייחסות בדיון. יש לי כאן מכתבים גם של משרד הבריאות ומשרדי הממשלה, ואנחנו לא רואים שנעשו דברים מהותיים בנושא. אני פונה כאן לנציגי הממשלה, בדיוק כמו שקארין באומן אמרה בדיון: אין לנו זמן לחכות. אנחנו דורשים מענים מהירים ויעדים כדי שלא יהיה פה דיון נוסף בעוד שנה ונספיד מתמודדת נוספת, חלילה. אנחנו נפתח את הדיון במשרד הבריאות, שיציג את המצגת שיש לו בנושא: מערך הטיפול בהפרעות אכילה. נציגת מרכז המחקר והמידע של הכנסת, גב' מירב פלג גבאי, תעלה מספר שאלות שעולות מהמצב הקיים. לאור השתתפות קטינים בדיון, ככול שיש, אני אציין ואומר לפרוטוקול את ההוראה שמובאת בחוק: כידוע, ישיבת הוועדה מוקלטת ומשודרת והפרוטוקול גם בשידור ישיר ויפורסמו באתר האינטרנט של הכנסת. לאור העובדה שעלולים לעלות בישיבה נושאים שנוגעים לצנעת הפרט של קטינים, אנחנו מבקשים את כלל הגורמים,

להקפיד על שמירת פרטיותם ולהימנע מלחשוף מעבר לנדרש גם לא צריך לחשוף שם.

אם יעלה דבר שנוגע לקטינים ולקטינות ומקשר אותם לבדיקה,

אשפוז פסיכיאטרי, לטיפול השגחה של עובד סוציאלי לפי חוק,

התאבדות או ניסיון התאבדות או להליך פלילי שמתנהל בבית המשפט חל איסור פרסום על פרטים מזהים שלהם, ולכן הם לא יצוינו או יוקלטו ולא ייכללו פרטים מזהים שלהם בפרוטוקול הדיון.

לאור האמור,

בהתאם לסעיף 120 לתקנון הכנסת, שככול שתהיה בקשה מטעם חבר כנסת, שר או נציגו או אם יעלה צורך, לשם הגנה על קטין או חסר ישע, יימחקו מהפרוטוקול המפורסם לעיון הציבור פרטים מזהים של דובר או דוברת או קטינים או קטינות לבקשתם או לבקשת משתתף אחר, אם העמדת הפרוטוקול לעיון הציבור עלולה לגרום להם נזק. האם חברי הכנסת רוצים להתייחס בפתיחת הדיון? חבר הכנסת רון כץ, בבקשה. תודה רבה, אדוני, ותודה רבה על קיום הדיון. זה לא מובן מאליו, הבקשה נעשתה אליך, ועוד באותו היום אישרת את הדיון מפאת החשיבות. תודה רבה. אבקש להתחיל בכמה רגעים לזיכרה של קארין באומן שבאמת הובילה את הנושא. אני חושב שאנחנו צריכים לחלק את הדיון הזה לשניים. הדיון זה צריך לעסוק, בראש ובראשונה, במניעה, ולאחר מכן בטיפול. אנחנו נדבר על הפערים שקיימים בטיפול ואנחנו נדבר על החוסרים שמשרד הבריאות יציג אותם, אבל יש עולם שלם נמצא איתנו גם עדי ברקן שהוא באמת שותף לדרך שלי בנושא הזה. אנחנו נלך יד ביד עד שנפתור את הבעיה הזאת במדינת ישראל ויש הרבה מאוד דברים שאנחנו יכולים לעשות מעבר לרמה הביורוקרטית ומעבר לרמה של משרד הבריאות עוד לפני. דיברתי איתך היום בבוקר ודיברתי גם עם שר הבריאות, ויש צעדים שצריך היה לעשות אתמול, ואחד הצעדים האלה הוא לתקן את חוק הגנת הצרכן לעניין מידות הבגדים. דיברנו על זה, ואני גם מעלה את זה במיוחד פה. אם אשאל עכשיו מישהו במדינת ישראל מה אומרת המידה 36, כנראה שרק עדי יידע לענות את התשובה אז אל תענה. מידה 36 לפי מה היא מאופיינת?

באיזו מידת גודל בודקים את המידות בסנטימטרים?

מישהו יודע? מה זה 36? 36 מה?

גם אני לא ידעתי את התשובה הזאת. מסתבר שזה פשוט לא אומר כלום. כל מעצב, כל בית אופנה וכל מי שמוכר בגד במדינת ישראל קובע לעצמו את הבגדים, את המידה, ואז בעונה אחרי, ואדבר על עצמי כשאני מגיע, ואני חושב שזה כבר קטן לי, מסתבר שזה לא קטן לי אלא הם פשוט החליטו להקטין את המידות. תחשבו מה זה עושה במוחו של מי שלוקה במחלה הזאת ומה זה עושה לדימוי שלו רק דבר קטן כזה שאנחנו נוכל לשנות פה. אני כבר מעדכן שפניתי גם ליו"ר הוועדה וגם לשר הכלכלה, ואנחנו נקדם את זה ונדאג לזה, חרף ההתנגדות הכלכלית. אני כבר אומר את זה לכל מי שכבר פנה אליי בנושא: כשמדובר פה במשהו רפואי מול משהו כלכלי, הכלכלי פחות מעניין אותי. אני לא אוותר. אפשר להפסיק לפנות אליי. בסוף, אנחנו נצליח לעשות את זה. זה דבר קטן שאנחנו צריכים לדבר עליו ואנחנו צריכים להעלות את המודעות, כי במדינת ישראל, בסופו של דבר, הדבר הזה נוגע כמעט בכל בית. מנתוני מכון המחקר של הכנסת, אנחנו למדים שבין 50,000 ל-90,000 צעירים במדינת ישראל מתמודדים עם זה, וזו החובה שלנו גם להעלות את הנושא. למרות שזה לא נושא שכולם רוצים לדבר עליו, אנחנו נדבר עליו ונעלה אותו. אני לא רוצה לגזול הרבה כי אני באמת רוצה להעביר את זה גם לעדי וגם לאנשי המקצוע, אבל אני כן רוצה לומר שיש לנו פה שותף לדרך. מרגע שיו"ר ועדת הבריאות שמע על הדיון הזה, הזיז דברים כדי לקיים אותו. שר הבריאות בבוקר, בדרכי לכנסת, הרים לי טלפון ואמר לי: אחרי הדיון תגיע אליי, בוא ונראה מה עושים. יש עם מי לעבוד, ועכשיו זו האחריות של כולנו להתגייס ובאמת לתת מענה אמיתי לתופעה הזאת. תודה רבה, אדוני. תודה רבה, חבר הכנסת רון כץ. חבר הכנסת עופר כסיף, אמרת שאתה מיוזמי הדיון. תודה רבה. בשבוע שעבר הגשתי בקשה לדיון מהיר בנושא. הבקשה לא התקבלה, והסיבה הייתה מאחר שהיושב-ראש אכן מייד לקח על עצמו לעסוק בכך, ואני מברך ומחזק אותך על כך וגם את שר הבריאות, ואני גם אשמח, כמובן, לקחת חלק ולשתף פעולה עם כל מאבק לטובת האנשים שסובלים מהפרעות אכילה.

ברשותכם, אני רוצה לחבר את זה לנושא שבטח יעלה בהמשך אבל לדעתי הוא קריטי. הרבה פעמים טוענים שנושאים של הפרעות אכילה הם נושאים שקשורים לגנטיקה ולבעיות אישיות. נכון שיש גם את ההיבטים האלה, אבל בל נשכח שמדובר בבעיה חברתית. לפני שמדובר בבעיה אינדיבידואלית, מדובר בבעיה חברתית.

אני רוצה לצטט דברים שאמרה סוכנת דוגמניות לשעבר, ותיקה בתחום שאתם ודאי מכירים, שלג בן שטרית, ממש לאחר מות קארין בראיון בכאן-11 ב-23 במאי. היא אמרה כך, ואני מצטט מילה במילה: "כמעט כל דוגמנית שנייה שהייתה יושבת לאכול לידינו, הייתה רצה מייד לשירותים. חלק מתנאי הקבלה לסוכנות היה מדידות. היינו צריכים למדוד את הדוגמניות, את ההיקפים שלהן.

כולם הכירו את המושג 90-60-90, אבל זה כבר נעשה הרבה פחות מזה גם. לצד זה, גם יש תעשייה שלמה של פדופיליה, הטרדות מיניות, שאני חושבת שאנורקסיה היא נגזרת של הסיפור הזה. אני חושבת שסרט מדידה זה משהו שיש עדיין בכיס של כל סוכן דוגמניות גם היום. הסטנדרטים לא באמת השתנו גם לגברים. בצילומים בחו"ל היו שש, שבע או שמונה בנות בחדר, שכולן אנורקסיות ומתחרות מי מקיאה יותר מהשנייה ומי מורידה יותר גרמים לא קילוגרמים ביום". כך אמרה, לפני כשבועיים, שלג בן שטרית שהייתה סוכנת דוגמניות ומכירה את המטריה מבפנים. זה אסון. בנוסף למה שנאמר קודם, ואני מקבל כל דבר שנאמר על-ידי היושב-ראש ועל-ידי ידידי, חבר הכנסת כץ, הגיע גם הזמן שהמדינה תפקח בצורה הרבה יותר הדוקה על תעשיית, ואני גם לא אוהב את המילה הזאת, הדוגמנות שככול הנראה, לפי דברי בן שטרית שכאמור מכירה ומבינה בעניין, יש שם מחלה קשה של התחום. צריך להתערב בזה ולשים לזה קץ, כי כנראה ששם הבעיה חמורה הרבה יותר מאשר בחברה הכללית, עם כל ההתייחסות כמובן ההכרחית לחברה בכלל.

חברת הכנסת שלי מיטל מירון. אדוני, ברשימת הדוברים עדי ברקן פה הוא דמות חשובה כשנפתח את הדיון, ויש לו הרבה חומר לתרום לנו. הוא בהחלט ברשימת הדוברים. אדוני היושב-ראש, תודה רבה. ברוכים הבאים לכל האורחים הנכבדים שהגיעו לדיון החשוב הזה. תודה רבה על קיום הדיון הזה. כשאני התבגרתי, אימא שלי עבדה ב"הדסה" שנים רבות גם בהר הצופים וגם בעין כרם והיא עבדה במחלקה שטיפלה בנערות ונערים שסובלים מהפרעות אכילה, ויצא לי ככה קצת לראות מהצד חלק מהתהליכים. אני זוכרת שזה משהו שנטמע בי מאוד חזק. אני חושבת שהנושא הזה חשוב מאין כמותו. לצערנו הרב, קארין זכרה לברכה הייתה מאוד מפורסמת והעלתה את זה לסדר-היום הציבורי, אבל יש הרבה מאוד אנשים עלומים שעליהם אנחנו לא שומעים.

זה כמובן לא רק נשים אלא גם גברים, זה גם בנות וגם בנים. לפי המספרים והנתונים שקראתי קצת, המצב שלנו רחוק מלהיות משביע רצון, ואני גם מבינה שיש פערים גדולים במרכזי טיפול גם במרחבים גיאוגרפיים שונים בארץ,

מרכז ודרום, שזה גם נושא שצריך להתייחס אליו. גם נושא כוח-אדם שמטפל בהפרעות אלה זה משהו שאנחנו צריכים לתת עליו את הדעת. זאת אומרת,

אני לא מומחית לתחום, אבל ממה שאני מבינה יש פה מעטפת שלמה של טיפול בדבר הזה טיפול רפואי, רגשי, פסיכיאטרי וגם תזונתי. יש מעטפת שלמה של כוח-אדם שמלווה את התהליכים האלה, ואנחנו במחסור גדול של כוח-אדם כזה ושל תקינה. לכן, אני חושבת שאחד הדברים שרון אמר, ובצדק, זה גם טיפול חקיקתי מול התעשייה, אבל במקביל לזה גם ליצור איזושהי תוכנית עבודה כוללת של כל מיני דברים שצריך לטפל בהם בהקשר הזה: משאבי כוח-אדם ותקינה וגם מרכזי טיפול שאני מבינה שרבים מהם לא ייעודיים לנושא הזה אלא הם מרכזים לתחומים שונים שלא מתמחים בתחום הזה. כמובן שנשמח לשמוע את גורמי המקצוע והאנשים. תודה רבה. חבר הכנסת סימון דודיסון, ואחר כך חבר הכנסת חוג'יראת. אדוני, תודה רבה. אני רוצה להסיט את הדיון, את הספינה הזאת, באותו נושא אבל למקום שאנשים לא מדברים עליו. לפני שלוש שנים, כשהייתי יושב-ראש איגוד השחייה, במקרה, הגעתי לספורטאית עבר שהשתתפה בשתי אולימפיאדות לא בענף ההתעמלות אלא בענף אחר, וראיתי שהיא נמצאת בדיכאון. אני מכיר אותה מילדות, והתחלנו לדבר והתחלתי לחפור באבל שהיא נמצאת בו, והגענו לנושא שלה כספורטאית צעירה בגיל 11 12, והיא הייתה ממש-ממש מוכשרת. היא סיפרה לי על ההתנהלות של האימונים שלה ביומיום. האימון היה מתחיל בשקילה מול כל הקבוצה. המאמן היה שוקל אותה,

חס וחלילה, זה היה עוד 100 או 200 גרם היא הייתה מקבלת על הראש והייתה מושפלת בפני כל הקבוצה. כל ארוחת צוהריים המאמן היה יושב איתה, מסתכל מה יש לה בצלחת ומעיר על מה היא שאוכלת, מה היא צריכה לאכול ומה אסור לה לאכול. היא עברה השפלה יומיומית במשך שנים. הספורטאית הזאת השתתפה בשתי אולימפיאדות. פתאום,

נפתחו לי הצ'אקרות, והתחלתי לחשוב על העבר גם כמאמן וגם בכל הנסיעות שלי, והתחלתי לראות כל מיני דמויות שלא התייחסתי אליהן. הנושא הזה של הפרעות אכילה בספורט דרמטי בהרבה מאוד ענפים שלא חושבים עליהם. אנשים חושבים שזה רק בהתעמלות ששוקלים אותם לא, זה נמצא בכל ענף. אני רוצה לומר משהו להורים, ההורים, ששמים את הילדים שהם, שהם הכי יקרים להם, בענף ספורט תחרותי, צריכים לדעת מה קורה שם. הנושא הזה, שנכנסים לצלחת של הספורטאי, וזה לא רק נשים אלא גם גברים, ושוקלים אותו או אותו לפני האימון ומשפילים אותם לפני כל הקבוצה, זה מביא אותם אחר כך לדברים הדרמטיים שתדברו עליהם עכשיו, וזה מלווה אותם כל החיים. אנחנו לא מדברים רק על דוגמנות יש עוד הרבה מאד פלטפורמות בעולם שהילדים שלנו נחשפים אליהן וזה משפיע עליהם גם נקודתית, בזמן שהם נמצאים, וגם במשך כל חייהם. באמת קריאה להורים: תסתכלו מה קורה שם, תשמעו, תחפרו. לא כל מאמן יודע להתנהג עם הספורטאי מבחינה רגשית איך שצריכים להתנהג, וזה מתחיל גם בצלחת.

זו, בהחלט, נקודה חשובה. חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, בבקשה. אחר כך.

חבר הכנסת לימור סון הר מלך, רוצה להתייחס? כן, אני רוצה להתייחס. אני דווקא רציתי להתייחס לנושא האשפוזים בקהילה או בבתי החולים. יש כמה דברים בנושא הזה של הפרעות אכילה שצריך לתת עליהם את הדעת. אני חושבת שיש היום פרדיגמה בעייתית בכלל בהסתכלות הכוללת ביחס לנושא הזה של הפרעות אכילה. אחד הדברים, שממש מחקרים מראים באופן מובהק, הוא שככול שהמטופל או המטופלת מגיעים בזמן מוקדם יותר, כך סיכויי ההחלמה שלהם והיכולת שלהם לצאת מהמחלה הזאת מהירים יותר. הנתונים הזויים. אתה מסתכל על הנתונים, ואתה אומר: רגע, יש פה בין קרוב ל-70,000 ל-100,000 שסובלים מהפרעות אכילה. בפועל, כמה מיטות ייעודיות יש לאותם חולים? שמוגדרות להפרעות אכילה? 128 מיטות. אתם מבינים את ההזיה? אני שאלתי מייד לאן כל השאר הולכים. העלינו את זה בהתחלה. דיברו על זה? לאן כל השאר הולכים? ואז, באמת מסתבר שהאנשים האלה נכון שזה ברמות שונות, אבל זה לא משנה בסוף מגיעים למקומות שהם לא צריכים להגיע אליהם. אחד הדברים, שאני מאוד מאוד שמחה בו, ושהקרן לאזרחי ישראל הובילה, זה באמת הקמת בתים מאזנים בתוך הקהילה. כמה יש?

יש 20 כאלה בכל הארץ את צודקת אבל ייעודיים להפרעות אכילה. מה שאת אומרת זה דבר מאוד מאוד חשוב. אנחנו מדברים על הקמת בערך 20 בתים מאזנים כאלה תוספת של 20 כאלה כשההגדרה היא באמת קודם כול המיקום שלהם בפריפריה וגם דרשנו מקופות חולים שהן...

כשעשינו איזשהו סבב בין קופות החולים, הן עצמן הגדירו שהצורך הוא בבתים מאזנים ייעודיים להפרעות אכילה. באמת לא לשים אותם באותו סל, כי הרבה פעמים כשאנחנו שמים אותם באותו סל עם עוד הפרעות ועם עוד חולים, אנחנו רק מחריפים ומחמירים את המצב שלהם ומקטינים את סיכויי ההחלמה של אותם חולים. אני באמת חושבת שזו הבשורה. הפרדיגמה צריכה להשתנות ביחס לזה.

אנחנו ננסה לקבל קצת תשובות. ננסה לעבור בסבב מהיר, אבל קודם כול נתחיל מד"ר אהוד סנסר, מנהל המערך הקליני במשרד הבריאות. יש לך איזושהי מצגת קטנה. נריץ אותה יש כאן בערך עשר שקופיות. ננסה באמת ממש בתמצית כי זה נושא שאנחנו מציגים אותו לא רק בכנסת. אני ד"ר אהוד ססר, מנהל המערך הקליני באגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות. לפני שניכנס כאן לפרטים, אומר שעשינו לא מעט דברים בהפרעות אכילה בתקופה האחרונה ובמיוחד בשנה האחרונה. אני לא רוצה שייצא מראש שכאילו הכול בסדר, ואני די מתחבר לכל מה שנאמר עד עכשיו. גם אם תשתדל, לא תוכל.

למרות הדברים שנעשו,

רחוק מאוד מלהיות מצב נורמטיבי הן בקהילה, הן באשפוז והן בשיקום. אנחנו נפרט את התהליכים שאנחנו רוצים לעשות מה שהתחלנו ומה שאנחנו רוצים לעשות. המצב הוא לא מה שהיה לפני עשר שנים, אבל עדיין רחוק מאוד מלהיות מושלם. קצת פרטים היושב-ראש, כבר דיברת על הפרטים הסטטיסטיים ואפשר לדלג על זה. כן חשוב אולי להתמקד בנקודה שאחת מכל 20 נערות שתגיע למרפאה כשהיא סובלת מאנורקסיה נרבוזה לא תהיה בחיים 21 שנה אחרי, שזה 5% תמותה. זו הפרעה שמתים ממנה. אנחנו מודעים לכך שיש חוסר במענים בכל הספקטרום, ואפרט עוד מעט. חסרים גם מענים ייעודיים חדשניים בקהילה, חברת הכנסת לימור סון הר מלך התחילה קצת לדבר על זה כגון בתים מאזנים ייעודיים להפרעות אכילה, צוותי משבר, טיפולים אסרטיביים קהילתיים מה שקרוי assertive community treatment ואשפוזי בית כולם ייעודיים להפרעות אכילה. כרגע אין אנחנו נפתח, וזה במבחני התמיכה של משרד הבריאות. מחסור בשירותים קיבל משנה תוקף בשנים האחרונות, בתקופת הקורונה, וחלה עלייה דרמטית ומדאיגה במקרים של הפרעות אכילה בעיקר בבני נוער וגם אצל הקהילה הבוגרת. יש מחקר של מכבי, ויש פה נציגה של מכבי שתוכל לפרט. הייתה עלייה של 67% בפניות על הפרעות אכילה בבני נוער בעקבות הקורונה, שאלה מספרי שקשה לתפוס אותם. אלה מספרים עצומים. זה לא שלא היו תורי המתנה עצומים גם לפני. החסר המשמעותי, כמו שאנחנו רואים שוב, זה משהו שדובר בו כאן עד עכשיו הוא בטיפול בקהילה. אם יהיו טיפולים טובים בקהילה, מניעתיים, בשלבים מוקדמים, אפשר יהיה למנוע הרבה מההתדרדרויות והצורך באשפוזים. זה לא שלא יהיה צורך באשפוז תמיד יהיה צורך באשפוז במקרי קצת, אבל העניין הוא לנסות למנוע כמה שניתן, כי ברגע שמגיעים לאשפוז הפרוגנוזה יותר גרועה.

שכותרתו: הפרעות אכילה.) בשנת 2022 היה לנו boost משמעותי מאוד בטיפול בנושא הפרעות אכילה. הייתה חברת הכנסת לימור תלם מגן, שהיא לא בכנסת הנוכחית אבל בכנסת הקודמת היא הצליחה לגייס כספים קואליציוניים בסכום של 25 מיליון שקל להפרעות אכילה מה שאפשר לנו להרחיב, משמעותית, את המערך, ואת זה נפרט, גם בתחום של מיטות אשפוז וגם בעמדות טיפול יום.

יש לי את הפירוט המכתב שאכן נתתם, משרד הבריאות, לחברות הכנסת עידית סילמן ועאידה תומא סלימאן, לוועדה למעמד האישה, לגבי פירוט של 25 מיליון ש"ח. זה טיפה בים ביחס לזה. אבל זה 25 מיליון שקל יותר ממה שהיה בשנים קודמות. שאלה בכול מדובר פה על נשים, על בנות. אין בנים?

יותר ויותר. בעוד עשור זה 50%-50%. לא מצוינת מילה אחת על גברים. לא מצוין שום דבר פה. אנחנו רחוקים מהמציאות לגמרי.

והאמת: אני 22 שנה - - - אתה תדבר נכוחה.

אהוד, מלבד הכסף הקואליציוני שהגיע, מהי הדרישה שלכם ממשרד הבריאות? כמה כסף אתם צריכים באמת? אסיים את המצגת. תסיים. אני גם רוצה לכוון אותך בראש. אני לא מחפש נדבות של כסף קואליציוני. אני רוצה להגיע עם דרישה ישירה לשר הבריאות. תגיד מה אתם צריכים אני מבטיח לך שהפעם יהיה שר קשוב. ברשותך, גם אני רוצה לשאול. אולי ניתן לו להשלים את המצגת. לצערנו, הוא רק בשקף השלישי.

זה שינוי מבחני תמיכה, הרחבת מבחני תמיכה. אני הולך להגיד זאת במילא. נגיע לזה.

בואו נריץ את זה. נעבור על כל תחום. מבחינת טיפולי יום, שעל זה שמנו את יהבנו בשנים האחרונות, ב-2015 לא הייתה עמדת טיפול יום אחת בארץ בהפרעות אכילה. בעבודה מאומצת מול האוצר שינינו את התמחור הייעודי, כדי שזה לא יהיה הפסדי אלא לפחות break even, והיום אנחנו עומדים מול 17 זה לא מעודכן מרכזי טיפול יום עם 231 עמדות לטיפול יום במבוגרים, ילדים ונוער. זה יותר מאפס ועדיין לא מספיק, אבל זה הרבה יותר ממה שהיה לפני כן. הפיזור הארצי נרחב. מתוך ה-231 האלה 40 נוספו רק בשנה שעברה,

בזכות העזרה של הכספים הקואליציוניים של לימור תלם מגן. המקומות שהוספו הם בבית החולים שמיר, בבית החולים זיו,

וזאת בנוסף למרכזים שכבר היו קיימים. מיטות אשפוז שוב, אנחנו מדגישים שהמשך הרחבת טיפולי יום ושירותי קהילה יפחית את הדרישה למיטות אשפוז.

נכון להיום, בכל זאת עדיין יש מחסור משמעותי במיטות. מאז 2012 עד 2021 הוספנו 50 מיטות אשפוז ייעודיות, אבל בשנה האחרונה עוד 35: 23 בשנה שעברה ועוד 12 השנה. זה לא מבוטל, אבל עדיין - - - כן.

הטלפונים שאני מקבל וזעקה של הורים אני פשוט לא מצליח לעמוד בזה. אבל אחרי שנים רבות שבהן לא היו תוספות בתחום, זה בהחלט מבורך שהצלחנו להגיע לסיכומים עם האוצר כדי להוסיף עוד מיטות. המיטות האלה נוספו גם במרכזים שבהם לא היו בכלל. בבית החולים שמיר לא היו מיטות אשפוז, ועכשיו יש להם מיטות אשפוז. בבית חולים העמק מתכוונים להקים, לא היו שם בתקווה יהיו שם. הן עוד לא קמו.

הרחבנו את המרכזים בבתי החולים זיו,

מעייני הישועה, סורוקה והדסה הכול רק בשנה האחרונה. היום, יש כבר 163 מיטות אשפוז. ה-128 שחברת הכנסת לימור סון הר מלך יש הרבה לימורים בשנה שעברה, ובינתיים - - - נזכיר אולי שבית החולים מעייני הישועה הוא הייעודי היחידי שמותאם גם למגזר החרדי. עושים עבודה מאוד יפה בהפרעות אכילה. הוא היחידי, והוא לא מצליח להתחיל לעמוד בזה. זה לא הגיוני. זה קצה הקרחון של מה שצריך.

לפי מה בוחרים מי מגיע לשם? אני לא מקנא במי שצריך להחליט את זה.

כל זה נכון, אבל נזכיר שלפני כמה שנים היו אפס מיטות להפרעות אכילה במעייני הישועה, ועכשיו יש 22 מיטות. בתכנון אנחנו גם רוצים להוסיף עוד מיטות להפרעות אכילה ייעודיות, וזאת במסגרת התוכנית החמש-שנתית שנמצאת בשלבי גיבוש. קיבלנו מהאוצר, בכלל לפסיכיאטריה, 200 מיטות לחמש שנים. מתוך 200 המיטות האלה שצריכות לספק את כל הצרכים גם נפגעות תקיפה מינית, תחלואה כפולה וילדים ונוער יש חלק להפרעות אכילה, ואני עדיין לא יודע להגיד בדיוק מתי ואיפה אבל זו התוכנית. (מקרין שקף,

התמיכה לקופות זה אולי החלק הכי חשוב פה בכל המצגת. אנחנו מדברים על קהילה, ואם לא נפתח את שירותי הקהילה, זה לא יעזור כמה מיטות יהיו. הדרך לתמרץ את הקהילה היא דרך מבחני תמיכה לקופות החולים כדי שהן יקימו שירותים או ייתנו שירותים ייעודיים להפרעות אכילה. התחלנו במבחני התמיכה בשנה שעברה, וזו השנה הראשונה שבה האגף לבריאות הנפש התחיל מבחני תמיכה בהיקף של 90 מיליון שקל: 60 מיליון שקל בבסיס ועוד 30 מיליון שקל חד-פעמיים. הכספים האלה נכנסו גם לקיצור תורים, גם ייעודיים להפרעות אכילה, וגם לפיתוח מענים ייעודיים למניעת אשפוז, בין השאר, גם צבוע להפרעות אכילה במודלים שכבר פירטתי: בתים מאזנים, אשפוזי בית ייעודיים וגם ACT וצוותי משבר. הקופות אולי יוכלו להתייחס, אבל הן מדברות על פיתוח התחום גם בעקבות מבחני התמיכה, ובמיוחד בבתים מאזנים אנחנו גם רואים ניצנים. יש בית מאזן ראשון שכרגע הוא בשלב גיוס כוח-אדם וחתימה עם קופה, ונדמה לי שהם כבר חתמו עם קופה אחת.

בהחלט,

בית מאזן ייעודי למשהו זו פעם ראשונה שיש. עד עכשיו הבתים המאזנים, שגם הם התחילו רק בשנתיים-השלוש האחרונות, היו בתים מאזנים לכול. יש טיפול להפרעות אכילה בבית מאזן רגיל, אבל זה כמו במחלקה פסיכיאטרית רגילה וזה לא טיפול ייעודי. עכשיו יהיה סוף-סוף בית מאזן ייעודי עם תמחור נפרד ותקנון נפרד. אנחנו מקווים שהמגמה הזאת תימשך בשנה הקרובה. אנחנו הולכים להמשיך לתמוך ככול שיהיו לנו כספים למבחני תמיכה. לשאלת חבר הכנסת מה אנחנו צריכים כספים למבחני תמיכה. כמה כספים? אני יושב פה, ואתה נותן תמונה של אפילו לא מספיק כמעט. יש 24 מיטות לכל המגזר החרדי, ויש בין 60 ל-90 מיליון שקל במבחני תמיכה. אני מכיר את המספרים. אני לא רוצה להשוות את זה לדברים אחרים, כי אני לא רוצה להשוות מחלה למחלה, אבל מה שאתה מדבר פה זו פשיטת רגל. לכן, אני שואל: מה אתם באמת צריכים? נדאג שיהיה על זה דיון דחוף בכנסת ונעלה את זה לסדר-היום של המליאה. בואו ותפעילו אותנו. מה שאתה אומר פה זה שהתחום פשט רגל, לפי הנתונים שלך. לא, יש התקדמות. לא הייתי אומר: פשיטת רגל. זו אפילו לא התקדמות. לא, יש התקדמות. מבחינתי, 24 מיטות למגזר החרדי זה לא התקדמות. ברור, אבל תכף הוא יסיים את המצגת ונדבר. צריך יותר, אבל ברור שזו התקדמות. 30 מיליון, 50 מיליון, 100 מיליון.

כמה צריך? אני חושב שמבחינת ההשקעה אני אומר זאת בהרבה דיונים, אבל גם בראייה אוצרית של הכנסה מול הוצאה כל שקל לתמיכה בתחום הזה הוא הכנסה של פי שלושה מעבר לעוגמת הנפש. עם כל הכבוד, אנחנו מדברים פה על טיפול באנשים שכבר סובלים מהפרעות אכילה. ללא ספק הטיפול המניעתי לא חשוב פחות.

ובגלל אני רוצה להעלות את השאלה: האם יש טיפול הוליסטי שכולל את משרד הבריאות, משרד החינוך וכו' ומניעה? חבר הכנסת דוידסון, אתה דיברת על מדריכים שמסתכלים על הצלחת של הילדים. גם הורים שמסתכלים על הצלחת של הילדים שלהם,

בגלל שהם צריכים להיות שוויוניים בחברה, אז צריך לשמור על בריאות הילדים כמו השמנת יתר וזה בסדר, אבל גם צריך לדעת שכשילד מקבל נזיפה או מבט מאימא או מאבא פעם,

בפעם השלישית הוא לא קם לארוחת צוהריים וההורים מרוצים: "הינה, הוא דילג על ארוחה", כשאנחנו יודעים מהי המשמעות הקלינית ברגע שאתה מדלג על ארוחות.

אני אומר: הסברה במערכת החינוך לילדים ולהורים תמנע את העסק הזה. התחרותיות למתבגר בתוך מוסדות החינוך, כשאחת מסתכלת על השנייה או כשאחד מסתכל על חברו והם נכנסים לתוך מעגל ולא מבינים את המשמעויות שם אנחנו צריכים למנוע, ואנחנו נמנע אחר כך בהמשך הרבה עוגמת נפש. בשנה האחרונה נוצרה ועדה משותפת של משרד החינוך ומשרד הבריאות בנושא מניעה יחד עם מוקד 105 להגנה על ילדים ברשת, כלומר הנושא כבר בעבודה. תודה. נסיים. אם כבר מדברים על אותה ועדה משולשת של בריאות, רווחה וחינוך בנושא ילדים ונוער ומניעה - - תסיים. יש את העתיד הטיפולי בהפרעות אכילה בשקף הבא. - -בעלות של כמיליארד שקל. אם כבר העלו את הנושא, נגיד בקצרה: לגבי שיתופי פעולה משרדיים בנושא מניעה, בריאות הנפש בכלל והפרעות אכילה בפרט, שהרי הכול זה כלים שלובים, הייתה ועדה מאוד מאוד יסודית של משרד הבריאות, משרד הרווחה ומשרד החינוך בשנה שעברה שהגישה את המסקנות לשלושת המשרדים עם תוכנית מניעתית נרחבת בעלות של כמיליארד שקלים. נכון לעכשיו, זה לא מתוקצב. הרבה פתרונות יבואו משם גם בנושא של מניעה והפרעות אכילה. נחזור למצגת הזאת. מבחינת מבחני התמיכה, נשאלתי לגבי סכום וכמה צריך. זו שאלה מורכבת. ברור ש-the sky is the limit. מבחני התמיכה האלה אם לא רק להפרעות אכילה, אלא לכל החסרים שיש בבריאות הנפש בקהילה. זה לא נושא הוועדה היום, אבל יש לנו חסרים בילדים ונוער ויש לנו חסרים לגבי נפגעות תקיפה מינית.

אמרת שבכספי התמיכה שזה בעצם לא משנה כמה באמת הסכום ותמיד-תמיד יהיה שימוש בסכום.

ורק צריך לשים על זה כוכבית: זה גם מותנה ביכולת הגיוס של הקופות לממש את מבחני התמיכה, שזה תהליך טיפה הדרגתי כך שאי-אפשר לשפוך עליהן מיליארד שקל וצריך לעשות זאת בהדרגה.

הלאה. נושא בתים שיקומיים ייעודיים זה גם נושא שהוא כרגע בחסר. אחרי שמסיימים אשפוז, יש את הצורך במערך שיקום ייעודי להפרעות אכילה.

יש ארבעה בתים שיקומיים כאלה במדינה,

ברמת השרון וברמת ישי ובכל אחד מהם יש 14 מטופלות, כלומר כולם ביחד 56. בוודאי שזה לא מספיק, וזה גם לפרופיל מאוד ספציפי של מטופלות ברמיסיה מלאה. הלאה לשקף הבא: עתיד הטיפול בהפרעות אכילה תמצית.

איך אנחנו רוצים לראות את הספקטרום בעתיד? אנחנו רוצים לראות שיהיו ביקורי בית, ואנחנו עובדים של שינוי מודל התמרוץ כדי שזה יהיה משתלם למרפאות, הן של הקופות והן של בתי החולים,

דרך מבחני התמיכה, צוותי משבר, טיפול אסרטיבי קהילתי ואשפוזי בית. אשפוז בית להפרעת אכילה נראה שהוא יכול להיות סוג של game changer. הרחבת טיפולי יום ייעודיים, וטיפולים מונחים מרחוק שגם אפשר לעשות אותם ייעודיים להפרעות אכילה, יש את המודל הבריטי, ה-IAPT (Increased Accessibility to Psychological Treatment), ואפשר בהחלט לעשות את זה גם להפרעות אכילה. גם את זה אנחנו מתמרצים ועוד. כרגע מה שיש לנו בספקטרום הזה הוא שיש לנו טיפול מרפאתי עם תורים של חצי שנה, יש לנו אשפוז ויש לנו מעט מאוד באמצע. את זה אנחנו צריכים למלא ורוצים למלא.

אלה הטבלאות. דיברנו עליהן, ולא ניכנס למספרים. אלה השינויים במספרים. תודה רבה. אני רוצה לשאול כמה שאלות את משרד הבריאות. אתה לא דיברת. אני לא דיברתי. אנחנו נעשה סבב קטן של אנשי המקצוע שהגיעו ומרכז המחקר שהכין לנו בסיס לדיון. אולי גם שאלות שיענו עליהן. שאלה ראשונה: האם יש קשר בין המצב הסוציו-אקונומי לבין הפרעות אכילה? האם נבדק הקשר בין המצב הסוציו-אקונומי למצב הפרעות אכילה? כמה מתוך החולים הם מהחברה הערבית? האם שיעור החולים משתנה בין הפריפריה למרכז? אולי זו צריכה להיות שאלה ראשונה. כמה מתוך החולים זה נרכש וכמה מתוכם זה משהו גנטי רפואי? אפשר לענות לזה? יש את גורמי המקצוע, ואני מעדיף שניתן לגורמי המקצוע בהפרעות אכילה. תכף אתם תדברו. מירב פלג גבאי מהמרכז המחקר והמידע של הכנסת. (מציגה שקף.) בוקר טוב. אעלה בקיצור כמה נקודות שמתכתבות גם עם המצגת של משרד הבריאות וגם עם המסמך שאנחנו הכנו לפני שנה ורבע בערך במרכז המחקר והמידע של הכנסת. קודם כול, בנושא הנתונים, אומדני השכיחות של הפרעות אכילה שמשרד הבריאות הציג הם זהים לאומדנים שנמסרו לנו לפני שנה ורבע או שנה וחצי. כבר אז, לפי החישובים שלנו, על בסיס הערכת השכיחות, האומדן בעצם היה צריך להיות הרבה יותר גבוה, ונשאלות השאלות: (א) עד כמה אומדני המשרד משקפים את המצב בפועל במיוחד, כמו שנאמר, על רקע העלייה בעקבות הקורונה?; (ב) איך יש לפעול לאיסוף המידע? למשל, האם יש מקום להקים רשם ארצי או של הקופות?; (ג) בהיעדר המידע, על בסיס מה המשרד מבצע מיפוי צרכים גם כמותי וגם איכותי וקובע את המדיניות שלו? נושא תשתיות הטיפול בנתונים שאנחנו קיבלנו מהמשרד לפני שנה וחצי דובר על 32 מרפאות, והייתה הסכמה מקיר לקיר בין כל הגורמים על החשיבות של הוספת מרפאות כאמצעי מאוד יעיל. עכשיו המשרד מציג 30 מרפאות, ואני שואלת: האם נסגרו מרפאות?

ולמה? הפריסה הגיאוגרפית נשארה כמו בשנת 2021, בין צפת בצפון לבאר-שבע בדרום, ומזה עולה השאלה: האם הפריסה הזאת מבוססת על בחינת צרכים אזוריים? וגם מבחינת חלוקה בין מבוגרים לקטינים, לפי מה נקבעת החלוקה? עמדות לטיפול יום המשרד מדווח כיום על 231 עמדות לטיפול יום. כשהכנו את המסמך, מצאנו פער בין עמדות בפועל לעמדות בתקן, וזה מביא אותי לשאול: האם כל העמדות הן בתקן או שחלקן רק בפועל? ואם זה כך, מהי המשמעות של זה? גם כאן אין מרכז טיפול יום דרומית לבאר-שבע, וזו שאלה, שוב: על מה נסמכת הפריסה הגיאוגרפית והגילאית? נושא האשפוז נוספו מחלקות אשפוז לעומת 2021. אחת המחלקות החדשות, באסף הרופא, אני רוצה לשאול האם היא כבר באמת מופעלת, מה הצפי להפעלה של שתי המחלקות הנוספות שהבנתי שהן בתהליך הקמה, בבתי החולים קפלן והעמק והאם יש מספיק כוח-אדם להפעיל את כל שלוש המחלקות האלה. שוב, על אלו נתונים ושיקולים מבוססת הפריסה הגיאוגרפית והגילאית? אציין שבמחוז תל-אביב יש כמעט חצי מהמיטות ובמחוז הדרום יש 0.5% מהמיטות. הועלה כבר שזמני ההמתנה ארוכים. אנחנו גם בדקנו בזמנו,

ומצאנו שזה בין שלושה חודשים לשנה. גם כאן השאלה היא האם נאסף מידע שיטתי באופן שוטף. בתים שיקומיים המשרד באמת מצהיר שהוא טורח לפתח אמות מידה ולהרחיב את הבתים השיקומיים ולפתח מודלים חדשניים, אבל עולות שאלות: עד כמה זה יורחב? מתי הצפי לביצוע פעולות? האם יש מקורות תקציביים מספקים? ובעיקר, האם יפותחו חלופות נוספות שיכסו את כל החולים שאין להם מענה מספק כיום, למשל חולות מורכבות וכרוניות? כוח-אדם כמו במסמך שלנו, שהודגש בו המחסור בכוח-אדם רב-מקצועי ומיומן שעובד בצוותים, הוצגה גם הדילמה האם להרחיב את קהילת המטפלים גם לאנשים מחוץ לתחום שיעברו הכשרה. איך מטופלת הבעיה הזאת? מניעה ואיתור מוקדם גם זה כבר הוזכר אלו פעולות נעשות היום אם בכלל, ובאיזו מידה המסרים והפעולות מותאמים לקבוצות אוכלוסייה ספציפיות כמו נשים ערביות, חרדיות וגברים, כדי שהם יהיו יותר אפקטיביים? תודה רבה.

עדי ברקן, מייסד ודובר עמותת simply you, בבקשה. ד"ר ססר, לפני זה אומר שלמשל אמרת שבמעייני הישועה יש 22 מיטות ואני מעודכן שיש שם רק 16 מיטות. ככול שמשם אני מקבל את הנתונים, אחרים - - - הם קיבלו עוד שש בתחילת השנה,

אמורים להקים. כרגע, יש 16 מיטות. אין מי שיאייש את העמדות האלה מבחינת צוותים. יש צוותים, אבל אין אנשי מקצוע שיאיישו את העמדות. תכף נשמע. עדי ברקן, בבקשה. אני מבלה בבניין הזה 22 שנה, ואני שומע את אותם דברים, אותם שקפים ואותם סיפורי סבתא ושום דבר לא השתנה. הדבר היחיד שהשתנה הוא שהצלחתי כל פעם לגייס חבר כנסת, כמו לימור מגן, והוספנו כמה מיטות. בפועל, זה לא מעניין אף אחד. אבל אנחנו מדברים על משהו הרבה יותר גדול מהפרעות אכילה, וזו טעות שנעשית פה 20 שנה דימוי גוף נמוך. לדימוי גוף נמוך יש שלוחה של הפרעות אכילה,

יחסי מין בגיל 12 כדי להרגיש נחשקת. היא הרבה יותר גדולה מהפרעות אכילה. הפרעות אכילה הן הקצה-הקצה, המחלקה פוגשת את האנשים שעומדים למות. זה SOS, משמינים אותם, מחזירים אותם לקהילה. היא מגיעה הביתה, עומדת מול המראה ואומרת "אוי, השמינו אותי" וזה חוזר חלילה. בשנת 1993 הייתי צלם ב-Elite Paris, ואז הייתה מסיבת עיתונאים של קווין קליין בלובר בפריז. הוא עלה לבמה ואמר: תשמעו, יש לי מסר. יש דוגמנית חדשה, קוראים לה קייט מוס, וצילמתי אותה לקמפיין החורף והמכירות עלו ב-450%. עולה לבמה בחורה מאוד יפה, וגוף לא היה שם.

היא הייתה שלוש מידות פחות מהדוגמניות הכי רזות שצילמנו. בדרך חזרה לסוכנות אמרתי לעצמי: משהו השתנה. אני רגיל לצלם דוגמניות רזות. פה לא מדובר על רזון. ואז, אני מקבל טלפון ממנכ"ל חברת "פלפל", שהייתי רגיל לצלם לו את הקמפיינים: בוא, אנחנו חייבים לצלם את קמפיין הקיץ,

תעשה לי טובה: כשאתה מגיע לסטודיו בתל-אביב, תמצא עוד ילדה. תעשה איזה אודישן ותמצא עוד ילדה בת 14 עד 16 שאפשר לקדם אותה על חשבון יעל בר זוהר. עשיתי אודישן, ובאמצע האודישן ילדה אחת התעלפה. האמת היא שנלחצתי, ושאר הבנות הרגיעו אותי כי מהתיק שלה הוציאו קופסה שעליה היה כתוב "משלשלים".

על מה מדברים? אמרו: אבי, עזוב. כשאנחנו רוצים לרדת 2 3 ק"ג, לוקחים כדור או שניים.

עוד לא הספקתי להתאושש, וההורים שלה הגיעו, ואז אבא שלך לקח אותי הצידה ואמר לי: עדי, אני חייב לדבר איתך חופשי. הבת שלי הייתה אצלך לפני שישה שבועות, ומאותו יום היא הפסיקה לחייך. שאלתי: משהו קרה? מישהו פגע בה? אמר: לא, כנראה משהו הרבה יותר עמוק. סיימנו את האודישן וביקשתי את כל הטפסים של אותן בנות שהיו באודישן, ואז שלחתי את הטופס של אותה בחורה, ואז חשכו עיניי, כי למטה היה כתוב, כמו שאני הייתי נוהג להגיד 20 פעם ביום: את מאוד יפה ורק מה? תורידי ארבעה ק"ג ותחזרי אליי. בחלום הכי שחור לא חשבתי שלהגיד למישהי להוריד ארבעה ק"ג זה אשכרה לשלוח אותה להתאבד. שלושה חודשים לאחר מכן אחת הדוגמניות היותר מפורסמות הגיעה להפרעות אכילה הגדרה של רופא המשפחה ונשלחה למחלקה בתל-השומר. הייתה שם ד"ר עידית מיטרני שרק פתחה את המחלקה, והיו שם שמונה מיטות. במשך שמונה חודשים ביליתי שם פעמיים בשבוע. כשאותה דוגמנית הייתה נכנסת לתזונאית או לפסיכולוגית, הייתי יושב עם שאר הבנות ומתחקר אותן.

התברר לי שמתוך שמונה בנות שש בנות הגיעו לשם בגלל שהן לא אהבו את מה שהן רואות במראה ומהר מאוד הן גם עזבו את המחלקה, והיו שם עוד שתי בנות שעברו טראומה: אחת עברה אונס, ואחת קיבלה מכות מאביה. כך ביליתי במשך שמונה חודשים ולמדתי שיש פה שני עולמות. מה עשיתי? גייסתי. אמרתי: לפחות במקום של דימוי הגוף הנמוך אנחנו כן יכולים להשקיע. גייסתי את חברת הכנסת ענבל גבריאלי, וישבנו בחדר הסמוך וניסחנו את חוק הפוטושופ. חוק הפוטושופ אומר שני דברים: לא לוקחים דוגמניות בתת-משקל ולא עושים פוטושופ להצרת היקפים. כשקיבלתי את הפוטושופ, היה כתוב: צלם נכבד, באנו לעזור לך.

הליפסטיק של הדוגמנית נמרח, תתקן אותו. בשום מקום לא כתוב שם לשנות גנטית את מבנה הגבר והאישה. לא רק אני קיבלתי את זה קיבלו את זה מעצבי האופנה, ולמעצבי האופנה יש הגדרה: אנחנו אוהבים קולב עם דופק, אבל קולב. כל עוד הגוף לא יתאים לבגד, זה יפריע לנו למכור. אבל, זו השקפה אחרת. ואז, אמרתי לעצמי: אוקיי, מה עושים? ניסחנו את חוק הפוטושופ, והתחלתי להרצות בבתי ספר. אני נכנס לכיתות ושואל: מי קם בבוקר, עומד מול המראה ומרוצה? בשנת 2004 87% מהבנים ו-60% ומשהו מהבנות אהבו. לפני שלושה חודשים עשינו סטטיסטיקה של השנה האחרונה: 47% מהבנים אוהבים, ו-7% מהבנות. השאלה השנייה שאני שואל היא: מי אוכל ארוחת בוקר באופן קבוע? צוחקים לי בפנים, ואז קמה ילדה בת 14 ואומרת לי: עדי,

אני לא אוכלת ארוחת בבוקר באופן קבוע, אני לא אוכלת בכלל, וצוהריים כן. ומה קורה? ואז אני מגיעה בצוהריים מורעבת,

ומכניסה את השניצל שלי למיקרו ב-13:00. אימא שלי מגיעה מאיפה היא מגיעה? אין לי מושג, מ"קסטרו" ואימא שלי אחרי שלוש לידות במידה 38. היא לא שואלת איך היה בבית ספר, והיא לא מנסה אפילו לשבת איתי לאכול. הדבר הראשון שהיא עושה הוא לשים את הג'ינס מול המראה ואומרת: נו,

איזה יופי יושב הג'ינס על הטוסיק של אימא. מה אני אמורה לעשות עם השניצל? אנחנו כבר באיחור של דור. אלה כבר אימהות שמעבירות לילדות. כמה באמת אתם יושבים ואוכלים עם הילדים שלכם? יותר מזה כמה מתוך הסנדוויצ'ים שאתם מכינים בבוקר באמת מגיעים לקיבה של הילד ונשארים שם? אנחנו מדברים על הפרעות אכילה ונכנסים עוד פעם לפינה של הפרעות אכילה. הפרעות אכילה עד לפני שנתיים הייתה מלחמה של 18 איש שאמרו לי: עדי ברקן, אין דבר כזה שבחורה עומדת מול המראה, רוצה להרזות כדי להיראות יפה ומגיעה להפרעות אכילה. זה חייב לשבת על משהו הרבה יותר רגשי. יותר רגשי מזה שאני לא יכולה ללכת בים בגלל שאני מידה 42? שאני לא יכולה לצאת למסעדה לאכול כי יצחקו ממני? ובטח לא לפתח זוגיות בריאה? יש יותר רגשי מזה?! לא צריך לעבור אונס ולא צריך לעבור מכות כדי להגיע לדימוי גוף נמוך. בואו ונעשה פעם אחת סדר, ניקח את דימוי הגוף פה, ניקח הפרעות האכילה וניקח את הנקודות שבהן הם נושקים זה לזה, אבל הבעיה הרבה יותר רחבה. עם כל הכבוד, אני לא נזקק לסטטיסטיקות שלכם. אני נפגש עם 60,000 בני נוער בשנה. פעמיים בשבוע אני בבית ספר ופעמיים בשבוע במסגרת הצבאית. לי קשה למצוא סיפורים. אף אחד לא אוהב את עצמו. הם שונאים את עצמם בצורה שאין לכם מושג על מה מדובר. אני מלווה היום בעמותה 16 משפחות, וחמש מתוכן היו כבר בארבעה-חמישה אשפוזים ולא קרה כלום, כי בחורה שעברה שיימינג בבית ספר לא יכולה להיות מאושפזת עם בחורה שעברה אונס ואנורקסית לא יכולה להיות עם בולימית. ברגע שהכול מתכנס לאותו מקום ואני יודע בדיוק מה קורה במחלקות ואל תספרו לי סיפורים אחת מפרה את השנייה. בעבר כדי להגיע למצב של להיות כרונית היו צריכים שניים-שלושה אשפוזים, והיום תוך אשפוז אחד, כי לא מגיעים איתה למקום ובסך-הכול מעלים אותה במשקל. הטיפול צריך להיות בקהילה, ואין טיפול בקהילה אם אין לך כסף, אין לך פסיכולוג ואין לך פסיכיאטר. יש לי בנות שמחכות שנה לזה.

היא מגיעה הביתה. היא מגיעה הביתה היא מגיעה לגיהינום. זה לא כל בית שלישי ולא כל בית שני. בכל בית שיש בו היום שלושה ילדים מישהו נמצא עם דימוי גוף נמוך. זה יכול להגיע להפרעות אכילה, זה יכול להגיע לחתוך, זה יכול להגיע לסמים וזה יכול להגיע לאלף ואחד דברים. עד שלא נשים,

איך אנחנו מפרידים את שני הדברים בטיפול, בשפה ובגישה, אנחנו עוד 20 שנה נשב פה כשכבר דור רביעי יהיה בפנים. אין לכם מושג איזה גיהינום זה דימוי גוף נמוך. הפרעות אכילה הן הקצה של הקצה. אני היום יושב ועושה סטטיסטיקות, ואני אומר לעצמי: איפה פותרים? אז בואו נעשה דבר כזה: הסיפור של משרד החינוך על תוכנית 'מורחים' אותי כבר 20 שנה. לפני 16 שנה נכתבה תוכנית "בעד עצמי". כמי שנפגש עם 60,000 בני נוער במשך 20 שנה ועד היום, אף אחד לא אמר לי: ראיתי את התוכנית הזאת, נגעתי בה. אני לא מאמין. אין שום תוכנית. שקל לא מושקע במדינה הזאת: לא בדימוי גוף ולא בהפרעות אכילה. אתם תמשיכו להקריא את השקפים האלה ותמשיכו בסיפורים בפועל לא קורה כלום, כי אני שם. אל תספרו לי שמשהו השתנה. כל פעם נולד איזשהו כוכב כמו נועה קירל. המבנה הגנטי שלה הוא שונה מהמבנה הגנטי של אנה זק. אתה מתאר מצב ואתה מתאר את זה בצורה יפה מאוד. מה אתה מציע? קודם כול, אני מציע לעשות הפרדה בין דימוי גוף להפרעות אכילה. אל תדברו על זה כאותו דבר, כי זה לא אותו דבר. אולי בסוף הטיפול הוא אותו טיפול, אבל הגישה והשפה שונות לגמרי.

מצליחים להגיע לאותם בני נוער שעברו ארבעה-חמישה אשפוזים? כי אנחנו מדברים בשפה שלהם. בעיות של דימוי גוף צריכים להיות אנשים שמומחים בדימוי גוף, ולא פסיכיאטרים ולא פסיכולוגים שמומחים בהפרעות אכילה. אלה שני דברים שונים לגמרי. דבר שני אם נוסיף עוד 10-20 מיטות, מה זה יפתור? אתם יודעים כמה יש לי בחורות עם 29 30 ק"ג, ונעלה אותן בזום, שיושבות בבית ומחכות רק שהלב יפסיק לעבוד?! הן מתחננות לאשפוז שנתיים וחצי, שנה וחצי ושנה ושום דבר.

כי הן עברו כבר ארבעה-חמישה אשפוזים. יש לנו בחורות שמאושפזות פעם ראשונה בואו נאשפז אותן קודם, וכביכול בצדק. אבל, מה עם אלה שעברו שניים-שלושה אשפוזים? הן אבודות. הן יושבות בבית, והן גוררות את המשפחה ואת כל הסביבה הקרובה למטה. יושב אבא בבית קפה עם הילדה ואומר לי: עדי, מה הבעיה? הבת שלי תאכל סנדוויץ' והכול יהיה בסדר. אמרתי לו: יש פה בניין בן חמש קומות, לך תקפוץ. הוא אמר: מה זאת אומרת? אמרתי: להגיד לבת שלך לקחת ביס מהסנדוויץ' זה כמו שאני אגיד לך לקפוץ מלמעלה. אנשים לא מבינים מה זה דימוי גוף נמוך. הם לא יודעים מה הן הפרעות אכילה. הם חושבים שדימוי גוף והפרעות אכילה הם ביחד.

המספרים הם הרבה יותר גדולים. אתם מדברים איתי על 70,000 80,000?! תגידו, אתם נורמלים? בדימוי גוף יש מעל מיליון איש עם בעיות והפרעות אכילה. כשילדות בנות ארבע משחקות עם בובות בחדר, ואחת אומרת לשנייה: איך את שמה שמלה כזו? את שמנה, תפסיקי לאכול, בגיל ארבע-חמש. מי היום עומד מול המראה ומרוצה? כמעט ואין כאלה. לפני 20 שנה אם מישהי הייתה עומדת מול המראה ואומרת "אני רוצה לרדת שני ק"ג, היא הייתה יוצאת לארוחת ערב ומוותרת על העוגה. חברים, קורה פה משהו ממש לא בסדר. אני מצטערת. שמי ד"ר עינת צוברי. עדי ברקן, כבודך במקומו מונח. יש פה אנשי מקצוע, ויש פה הורים שהקימו עמותה. אנחנו, בהחלט, נקשיב לכולם. אני חושבת שצריך לחלק את הזמן. אתה גם אומר דברים שהם לא נכונים. באמת? בגלל שאני אומר דברים לא נכונים, אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו עם אותם שקפים. בואי ותגידי מה אני לא אומר. זו הפרעה פסיכיאטרית גמורה. עדי ברקן, צריך לסיים.

זו גם בעיה חברתית. אין רשתות חברתיות, אין יופי.

יש לנו את הצוות כדי לממש. אז למה זה לא קורה מחר?

משרד הבריאות, למה זה לא קורה מחר, אתמול? הם קיבלו את המיטות. יכול להיות - - - הם קיבלו?

לא קיבלתי תשובה לגבי כמה מתוך החולים עם הפרעות אכילה יש בחברה הערבית.

מה שמך?

חסון רוזנשטיין, יושבת-ראש העמותה הישראלית

סיטואציה אחת,

היא שמספר בנות פנו אליי ואמרו לי: תשמעי, אחת מהחברות שלנו הפסיקה לאכול.

הייתי צריכה להפעיל המון-המון רגישות: על מה אתה מדבר? איך אתה מדבר?

בנוסף, יש את אגף שפ"י, שהוא אגף ייעוצי, וזה הוזכר כאן, אבל צריך לזכור שמערכת החינוך ומה שאנחנו בעצם

בתוך תוכנית הלימודים כשמדברים, מדברים על איתור

צריך לעשות חשיבה ולשנות את המשוואה ולתת יותר נפח. ד"ר מיכל חסון רוזנשטיין, יושבת-ראש העמותה הישראלית למניעה, טיפול ומחקר בהפרעות אכילה.

בוודאי.

אני באמת אתייחס לכמה

יותר חשוב להם שזה לא יירשם בתיק,

גם אוכלוסיות

סוציואקונומי גבוה פחות נרשמות בשירות הציבורי, כי הן צורכות שירות פרטי, ולכן הרבה יותר קשה לנהל מעקב.

זה נראה למישהו הגיוני?! אני שואלת אתכם: איך אני עונה למשפחות שמצאו את ההורים שנמצאים פה ככתובת, כשרק בשנה האחרונה התכנסנו לכדי הקמה של העמותה, כי אנחנו מבינים שאם אנחנו לא נדאג לעצמנו אף אחד

תשבו כולם,

אני ויקי, ואני גם מעמותת "המסע שלנו".

לא רק קארין באומן הפטרה

גם הייתם שולחים אותה הביתה או מעלים אותה לאיזוהי מחלקה אונקולוגית? היא אמרה לי: לא,

אבל אין לנו מערך לטיפול בהפרעות אכילה פה בבית החולים מאיר. אין לנו

הצוות של מעייני הישועה עבר הכשרה אצלנו וכן עוד מרכזים רבים. העמק בימים האלה גם מתחיל בעקבות הכשרה אצלנו. אני חושבת שבאמת נעשה הרבה מאוד בעניין של טיפולי יום.

לכן,

וכן, זו הפרעה עם אקוטיות פסיכיאטרית וגופנית וצריך צוות רב-מקצועי.

- - בשביל לתת מענה מיידי. באופן ספציפי, המקרה הזה הוא רע. לאזן אותה כמה

ואחר כך גם אם לא משאירים אותה לאשפוז עד שהיא תצא מהמעגל הזה - - - אני מסכימה איתך. לשלוח אותה למות בבית. אני מסכימה איתך. זה מקרה

אנחנו פתחנו השנה עוד שתי מרפאות להפרעות אכילה,

תודה. יעל שרר, מנהלת הלובי למלחמה באלימות מינית.

כי זה קיים גם בחברה שלא מסתכלת בטיק-טוק על נשים שרצות בחוף עם בגד ים כי זו הפרעה פסיכיאטרית. גם המידע שיש בישראל לא מדבר על זה, לא נאסף בצורה נכונה, ואי-אפשר להמשיך לגלגל את זה רק לקופות. משרד הבריאות הוא הרגולטור.

הטיפול צריך להיות מולטי-דיסציפלינרי, ואין מספיק הכשרה, וגם אין תגמול. שאלה לגבי ההכשרה: רופאי ילדים לא עוברים הכשרה בפסיכיאטריה.

שולחים אותנו הביתה, אף אחד לא אומר מה להגיד,

וזה עוד לפני שאנחנו מתקבלים לטיפול.

אנחנו יושבים חודשים שלמים בבית ולא

בחדר, ולא מוכנה לאכול והופכת את העולמות. זה נורא קל להאשים את ההורים ולהגיד שזה בגללנו,

חבל שהוא לא פה. אני בת 45, ואני לא ילדה. חוץ מהמרכז של ד"ר צוברי, לא היה לי לאן ללכת. איבדתי את הוריי תוך שמונה חודשים, כך שאין לי אימא ואבא שיעזרו לי להתמודד

אני רוצה לדבר על המענים. הוספת מיטות זה חשוב ואפילו קריטי, אבל המענים בקהילה, כמו שנאמר פה קודם, הם באמת-באמת חשובים; הם יכולים למנוע הידרדרות של

בנו תוכנית ותקצבו אותה במיליארד שקלים והיא לא מתוקצבת. רכיבים מעטים ממנה מתוקצבים, כשחצי מעלות התוכנית, כמו שאמרתי חצי מיליארד,

י-לאומי ביחס לקיים הוא באמת פער עצום שחייבים לתת עליו את הדעת, ודרך אגב זה אחד הנושאים שנמצא אצלנו בפרונט בהתייחסות שלו. זה דבר ראשון.

שדרך אגב אני חלק מזה כי ראיתי חשיבות בנושא הזה שיהיו עוד מיטות ייעודיות בתוך הקהילה ועוד טיפול בתוך הקהילה טיפול, כמו שתיארה פה החברה ודיברה על זה

אני אומרת שיש פה מודל - - - תודה. לא כולן - - - לא כולן - - - לא כולן, אבל זה באחוזים גבוהים. אני יודעת את זה, כי אני מגיעה מהתחום. יש אחוזים גבוהים שם. משפט, כי אנחנו חורגים קצת. דבר אחרון, וזה אולי המשפט הכי חשוב שאומר פה: בסוף, אנחנו גדלים לתוך חברה שמעצימה את החלקים החיצוניים, מאדירה את היופי, מהללת את היופי, ואין שום יכולת של נער, נערה, ילד או ילדה לעמוד מול הדבר הזה, כשאנחנו לא נותנים שום ערך לאדם, לפנימיות שלו, לערך האמיתי שלו, ליכולות הפנימיות שלו. אין פה שום הלימה, אתם מבינים? יש פה תופעה, ואם אנחנו לא נדע להתייחס אליה נכון, אנחנו נשב פה עוד הרבה מאוד שנים ונדברר את עצמנו לדעת. זו הסוגיה. אם אנחנו לא ניתן את היכולת - - - ברור.

הרבה דברים בחברה נמצאים במקום כזה.

זה משהו שאני חושבת שצריך לקרות בגילאים מאוד מאוד צעירים לתת את היכולת לאותם ילדים דרך מערכות החינוך. הדיון הזה צריך להתנהל, קודם כול, במערכת החינוך. תודה רבה לחברת הכנסת לימור. חבר הכנסת רוט. כמובן שהדיון חשוב, ואנחנו מבינים שזה פיקוח נפש וכו'. אני רק רוצה לתקן שני דברים שאמרו.

דווקא בשבילי הצביעו 100,000 נשים חרדיות כדי שאייצג אותן בכבוד, ואני מקווה לעשות כך. אבל אני עוד יותר רוצה להגיד שאני לא מייצג דווקא חרדיות. אני מייצג את כל העם, וזה לא משנה לי אם אדם הוא חרדי או לא. כשיש בעיה, פותרים את הבעיה.

כך אנחנו עושים. פה בוועדה הזאת אף פעם לא שמעתי שיש איזושהי התייחסות מיוחדת לאוכלוסייה כזו או אחרת, וכך כל חברי הוועדה עובדים למען כולם. שנית, בנקודה הזאת, מעבר להצטרפות לכל הדברים החשובים שנאמרו פה, של טיפול מהשורש ותקצוב נכון, אני כמובן מצטרף, ואני בטוח שגם חבריי חושבים כך כאילו להפך, אתם פורצים לדלת פתוחה. אנחנו עוד רוצים יותר לעזור ממה שמבקשים מאיתנו.

חברת הכנסת מזרסקי. בקצרה, כי אנחנו חייבים לסיים בעוד ארבע דקות. שמענו שמשברים נפשיים וטראומות מביאים לעלייה בשיעור הסובלים מהפרעות אכילה, וטיפול מניעתי כאן מאוד הכרחי. לא מדובר פה בבעיה מטבולית. אנחנו מבינים שכאן צריך להיות רב-תכליתי שמטפל במכלול הבעיות ובשילוב הבעיות, כפי ששמענו מהרופאה, ואנחנו צריכים לדאוג להמשך ההכשרה של הצוותים הרפואיים בקהילה, וצביעת המיטות כדי שיהיו מיטות ייעודיות בכל מחלקות האשפוז של בריאות הנפש ממש לדאוג שיהיו מיטות חירום לטיפול בהפרעות אכילה.

חבר הכנסת ד"ר יאסר חוג'יראת, גנטיקאי, תן לנו את התובנה שלך. אני גם אקצר. הקשבתי לדיון. בעצם, אנחנו מדברים כאן על תופעה שנקראת הפרעת אכילה, אבל לתופעה הזאת יש הרבה גורמים וסיבות. חלק מהסיבות יש חלק שהוא רפואי גנטי, שזה משהו אחד. חשוב מאוד לדעת את הנתונים, כמו שנאמר כאן, וחבל שבמשרד הבריאות אין לנו נתונים מדויקים לגבי אחוזי החולים ומה הסיבות לכל אחד ואחד וזה חשוב. לא קובעים מדיניות בלי נתונים, וכל מה שמדברים כאן על נתונים זה רק כדי לתת תחושה ואין משהו מוצק. דיברנו על החלק הטיפולי. בעצם, יש שתי רמות, וזה חשוב מאוד. יש את החלק של הטיפול המניעתי, וכאן לא דיברו על זה הרבה. מניעה זה חשוב מאוד,

מכל התופעות והגורמים להפרעות אכילה אפשר לטפל על-ידי טיפול מניעתי, תודעתי ותרבותי במשרד החינוך ובכל מיני רמות. יש את הטיפול המיידי שצריכים אותו, שזה האשפוזים ברמת הקליניקה, שגם בזה יש מחסור. אני מודאג מהדברים שאמרו האימהות, שכבר מ-2015 הן יושבות בתוך הוועדה ושום דבר לא התקדם.

אני מציע אולי להקים ועדה מקצועית. בדברי הסיכום תקבלו את הכול.

חבר הכנסת, ד"ר כסיף, יש לך משפט לומר? אני מודה על הדיון. אני לא יודע אם יעל הייתה מתחילת הדיון, כי הזכרתי במפורש שאחת הסיבות המרכזיות להפרעות האכילה,

היא הטרדות מיניות, תקיפות מיניות וכל מה שקשור בכך, כך שלא הייתה התעלמות מהנושא. יש כמה וכמה סיבות. אני מסכים גם עם מה שיעל אמרה לגבי טראומה, אבל בל נשכח וכאן אני מתחבר למה שעדי אמר שגם השפלות שיוצרות דימוי גוף שלילי הן טראומה. כלומר, אי-אפשר להגיד שזה לא טראומה.

אנחנו צריכים להתמקד כרגע בדיוק בנקודה - - - המשפט האחרון שאני רוצה לומר: עד כמה שאני זוכר ממה שקראתי, מבקר המדינה ב-2013,

אולי לא במילים האלה, על התמודדות הוליסטית. צריך שתהיה התמודדות רב-מערכתית. זה לא רק עניין של משרד הבריאות. זה משרד הבריאות, משרד הרווחה, משרד החינוך ואלף ואחד משרדים. אולי כדאי, ואני מציע, כבוד היושב-ראש, שזו תהיה אחת מההמלצות להקים ועדה מקצועית או לחשוב איך מתחילים לטפל בזה באופן רב-תחומי.

חבר הכנסת רון כץ, אחרון הדוברים, ואחר כך סיכום הדיון.

אני רוצה שוב להודות לך על קיום הדיון החשוב. נחשפנו פה להמון סוגיות אקוטיות בחיי היומיום של מרבית אזרחי מדינת ישראל. כשביקשתי לכנס את הדיון הזה הייתי מודאג, ואני חייב לומר שאני יוצא מהדיון הזה אפילו עוד יותר מודאג. יש פה קושי אמיתי בפרוטוקול טיפול במי שמגיע או שמגיעה למיון ולא יודעים מה לעשות איתם, כי משרד החינוך לא גיבש איזשהו נוהל. אני אבקש שמשרד החינוך ייתן על זה את הדעת, ואני אבקש גם ממך,

לבקש גם דיון נוסף בנושא הזה כדי להבין מה יהיה הנוהל של אותו אדם שמגיע למיון עם הפרעה שלא יודעים לטפל בה ומחזירים אותו הביתה. משרד הבריאות. ברור, משרד הבריאות.

אני כן אבקש עוד דבר אחד. אני כן אבקש, גם בצורה רשמית, לצאת למחקר הזה שדיברנו עליו ולקבל נתונים אמיתיים מה באמת צריך כדי שהמערכת תתפקד כמו שצריך. אנחנו נעבוד על זה ביחד כמו שאנחנו יודעים לעבוד ביחד, והנושא הזה יקבל מענה. אנחנו לא נעשה פה עוד דיונים כדי לעשות דיונים. אני מבטיח לכם שהנושא הזה יקבל מענה. תודה רבה, אדוני. תודה רבה לכולם. סיכום דיון בנושא הפרעות אכילה: 1. ועדת הבריאות מודה לכל יוזמי הדיון בנושא מערך הטיפול בהפרעות אכילה, לכל המשתתפים בדיון החשוב ולכל מי שתרם להעלאת הנושא לסדר יומה של הוועדה. 2. (א) הוועדה דורשת מהממשלה, משר הבריאות, משר האוצר, משר הרווחה, משר החינוך ומשר התרבות והספורט, כפי שציינו כאן גם מנכ"ל משרד ראש הממשלה, לקדם לאלתר תוכנית לאומית למניעת, טיפול והתמודדות עם תופעות הפרעות אכילה, בייחוד בקרב צעירים ובני נוער. (ב) הוועדה דורשת כי התוכנית הלאומית תקודם כהחלטת ממשלה ותתוקצב ותכלול את הנושאים הבאים אגב, משרד האוצר, שהם חלק מהדיון והם הכי חשובים, לא היו פה: (1) הקמת רשם ארצי לרישום ואיסוף מידע בעניין תחלואת הפרעות אכילה באופן רציף ושוטף, (2) פעולות הסברה ומניעה ברמה הלאומית במסגרת מערכת החינוך הפורמלית והלא-פורמלית, (3) תכנון מערך התשתית הנדרשת לטיפול בהפרעות אכילה במערך האשפוז בבתי חולים ובקהילה ופריסתן הגיאוגרפית, (4) פעולות לקיצור זמני המתנה לקבלת שירותים ומעקב רציף אחרי זמני ההמתנה, (5) פעולות תכנון להכשרת כוח-האדם הרב-תחומי שדרוש לתחום זה. (ג) הוועדה מבקשת, כי בבניית התוכנית הלאומית ישותפו העמותות והארגונים שמלווים ומקדמים את הנושא. הוועדה רושמת לפניה כי התקיימו פגישות של חברי הוועדה וחברי כנסת עם שר הבריאות, השר משה ארבל, על קידום שיפור המענים,

כיושב-ראש הוועדה, אלווה את הנושא ואשב עם השר בנושא. הוועדה תמשיך לעקוב ולפקח על הנושא, ותערוך ישיבת מעקב על התקדמות בקשת הוועדה בתוך כשישה שבועות. כנראה שכבר ביום חמישי הזה אני אבקר בשניים מהמקומות, ואולי במעייני הישועה, וכבר אתאם את זה, למרות שזה מעכשיו לעכשיו. הנושא כל כך חשוב וזה צריך לתפוס קדימות. מדובר פה במספרים קטסטרופליים, כשהרבה מעבר למה שאנחנו יודעים אנחנו גם לא יודעים בכל המגזרים ולכן זה חייב לקבל עדיפות אמיתית. אנחנו יודעים שמדינת ישראל מתייחסת לזה אני אומר: לצערנו, כי זה תחום כל כך קשה לאונקולוגיה, ללב ולעוד כמה תחומים כעדיפות גבוהה, וזה חשוב כי כך זה הולך בזירה הבין-לאומית, אבל מדינת ישראל מתמודדת עם תופעה כל כך רחבה, ואנחנו לא יכולים לעמוד מנגד. הוועדה לא תשב מהצד, ואנחנו נמשיך. תודה רבה לכולכם. שלום-שלום. הדיון הסתיים. הדיון הבא יתחדש בעוד חמש דקות. הישיבה ננעלה בשעה 11:00.